בוקר טוב לכולם,

16 בנובמבר 2021. יש לנו היום מספר צווי עיריות ומועצות מקומיות. בעבר אישרנו להרבה מועצות ולהרבה עיריות צווים כאלה. חשוב לנו מאוד שהמועצות והעיריות, יהיו להן חוקי עזר וגם צווים כאלה, כדי שיוכלו לפקח ולאכוף. אנחנו תמיד אומרים, ואמרנו גם בעבר, שדרך האכיפה היא לא הדרך הראשונה שצריכה להיות. צריך קודם כול חינוך והסברה לתושבים. הרי בסך הכול אנחנו באים להגן על הניקיון, על החופים, כמו שיש פה במספר יישובים, על דרך בטוחה להולכי רגל, אשפה, מי שופכין ודברים כאלה. בראש ובראשונה הם לטובת האזרחים, תושבי המקום, ולכן הם צריכים להיות הראשונים לדאוג לבריאותם, לשלומם ולבטיחותם. כמו בכל דבר ובכל עניין, בסופו של דבר יש עבירות וקנס בצידן, כך שאם ההסברה והחינוך לא יועילו ולא יסדירו את העניין, המועצה או העירייה צריכות לאכוף את החוק. המלאכה מרובה, ויש לנו היום כמה צווים כאלה לעמק חפר, לג'לג'וליה, לבית דגן, לעיריית חיפה, לעיריית טבריה ולאיגוד ערים כינרת. בוקר טוב למנהל הוועדה אסף, ליועצת המשפטית אפרת, לנציגי הממשלה, ואנחנו נתחיל עם חיפה. הבנתי שזה משהו טכני. מי מציג? אני יכולה להתחיל. בחיפה מבקשים למחוק את סעיף 7 מהתוספת שלהם. זה בעצם למחוק את ההתייחסות לחוק עזר לחיפה, עקירת עצים. חוק העזר בוטל ולכן הם מבקשים למחוק את הפריט מהתוספת שלהם. מה זה סעיף 7? התייחסות לחוק עזר חיפה, עקירת עצים. חוק העזר בוטל, ולכן הם רוצים לתקן את התוספת. אז מותר לעקור עצים בחיפה? או שהחליפו את זה? אני מניח שכן. אני מניח שזה הוחלף בחוק חדש, אבל אני לא יודע להגיד את זה על דעת עצמי. נציג העירייה לא התחבר לזום?

חשוב לי להגיד שלא החלפנו את זה על דעת עצמנו. התיקון המוצע הוא על

הבקשה של עיריית חיפה. ברור שזה על פי בקשתה, אנחנו רק שואלים על פשר ומהות הבקשה. אם זה על פי בקשת עיריית חיפה, החוק בוטל ואין מניעה משפטית - - - החוק עצמו כבר לא בתוקף. אני לא יודע להגיד מה המקור הנורמטיבי שלהם כעת, בנוגע להסדרה של העצים, אבל החוק הזה עצמו כבר לא בתוקף. כנראה עשו משהו חילופי. אני מעלה את צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), התשפ"א-2021 עיריית חיפה. מי בעד, מי נגד. הצבעה הצעת צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), התשפ"א-2021, עיריית חיפה, אושרה. הצו אושר פה אחד. 2. הצעת צו הסדרת הטיפול בחופי הכינרת (עבירות קנס),

איגוד ערים כינרת אנחנו עוברים להצעת צו הסדרת הטיפול בחופי הכינרת (עבירות קנס), התשפ"א-2021, איגוד ערים כינרת. מי

איגוד ערים כינרת הוא גוף די ייחודי, ולכן אתם מתבקשים לאשר צו חדש, שמתקין עבירות קנס לגוף הזה. נשמח לשמוע קצת כמה פקחים יש לאיגוד שלכם, מה התוכניות שלכם לאכיפה בעתיד. בנוסף לכך, יש לי גם כמה שאלות ספציפיות. בסעיף 13ב, יש סעיף שאוסר על זריקת פסולת ואשפה בחוף. יש סעיפים דומים בצווים אחרים. לפעמים זאת דרגת קנס א', כמו שאתם מציעים פה, ולפעמים זאת דרגת קנס ג'. אנחנו נשמח לשמוע האם יש הצדקה לדרגת קנס גבוהה יותר. לגבי איסור הטלת פסולת ולכלוך כזה או אחר בחופי הכינרת, הכינרת היא משאב טבע ייחודי. אפשר לומר שגם חופי ים תיכון אין לנו רבים כל כך, אבל כינרת, כמו שנהוג לומר, יש רק אחת. לכן, גם מבחינת שמירה על המתחם האקולוגי המיוחד של הכינרת - - - חיים, זה כל כך מובן מאליו. זה לא היה קודם?

אי-אפשר היה לאכוף ולהטיל קנסות על הטלת פסולת בחופי טבריה? לכאורה, על פי חוק הניקיון אפשר, אבל כאן יש לנו חוק עזר מיוחד לחופי הכינרת. חוק הניקיון הוא חוק כללי. אני שואל ותוהה למה רק עכשיו התעורר מי שהתעורר. כפי שאמרתי, זה מובן מאליו שאנחנו צריכים לשמור על החופים, במיוחד על הכינרת. אני מאזור ההוא, וגם אני נמצא בחופי הכינרת היפים. למה רק עכשיו? הסיבה לא תלויה בנו. כבר חמש שנים אנחנו מבקשים את החוק. אתה לא הכתובת, אתה היועץ המשפטי. אני אגיד כמה מילים על איגוד ערים כינרת. איגוד ערים כינרת הוקם לפי חוק משנת 2008. קודם כול, היה לנו תהליך די ארוך, והייתי אומר שאפילו חיכוכי, במסגרתו היינו צריכים לקבל חזקה להחזיר, כביכול, את החופים לידי המדינה ולידי האיגוד כזרוע של המדינה. מי שקרא את דוחות מבקר המדינה, מתחילת שנות התשעים, ראה שדוחות מבקר המדינה עמדו על כך, ואני אומר זאת בלשון לא מצטעצעת, שהמצב בחופים לפני הקמתו של האיגוד היה קטסטרופלי. היו שם פלישות, הייתה שם בנייה שלא כדין, וכמובן עם כל מה שזה גורר לכלוך, ואפילו אפשר לומר חבורות פשע כאלה ואחרות, שניסו או ביקשו להשתלט על חופים כאלה ואחרים.

הוקם האיגוד ב-2008, ואת השנים הראשונות הקדשנו לפינוי כל אותם פולשים ועבריינים, שבנו לא כדין. המהלך הזה לבדו לקח כשלוש-ארבע שנים. אחרי זה התחלנו להקים את כל המערך המשפטי של חוקי עזר לחניה, חוקי עזר להסדרת רחצה, חוקים למניעת רעש וכיוצא באלה. הסתבר שהיינו צריכים לתקן את החוק הראשי, שמכוחו הוקם האיגוד, כי בחוק הראשי שכחו להכניס סעיף עונשין, או סעיף שמגבה את האפשרות להטיל קנסות על פי צו קנסות, שעומד כאן לפניכם לאישור. היו כל מיני תיקונים, ומהלכים ביורוקרטיים-משפטיים. מה לגבי סעיף 13ב? על זה הוא ענה. אני אשמח לשמוע גם על מערך הפקחים שלכם. יש לכם כוח אדם? בשמחה, בהחלט. יש לנו יחידת פיקוח ואכיפה, יחד עם משמר הכינרת, שבחלקו הגדול מתנדבים, אבל יש כמה בעלי תפקידים בשכר. בסך הכול מדובר בשישה-שבעה פקחים מוסמכים, וכוח עזר שמלווה אותם ברמה של עשרות אפילו, יחד עם המתנדבים. אגב, כל הפקחים מוסמכים גם לענייני פיקוח על עבירות שיט בכינרת. כולנו זוכרים את המקרה הטראגי של שוער הכדורגל אבי רן, שנפגע מאופנוע ים ומת. אחת המלאכות העיקריות של הפקחים ושל המשמר היא גם פיקוח על עבירות שיט וכיוצא באלה.

הם מלווים גם באמצעי אכיפה אחרים, יש מערך שלם של מצלמות. האיגוד מוכן ליישם את הצו הזה, ברגע שנאשר אותו, גם מבחינת הסברה ופרסום לתושבים ולאלה שבאים לחופי הכינרת? יהיו שילוט וכל הדברים האלה? מבחינה טכנולוגית, הפקחים כבר מצוידים בכל האמצעים הטכנולוגיים, כולל מכשירים שאנחנו קוראים להם מסופונים. באמצעות המכשירים האלה הם מנפיקים קנסות אחרים, גם כיום, כגון קנסות חניה או קנסות על עבירות בפקודת התעבורה, כגון חניה במקום של נכה. אתה אומר שרק צריך להכניס את זה לתלם. טכנולוגית אנחנו מוכנים. כמובן שאנחנו עובדים עם משרד שעוסק ביחסי ציבור ותקשורת, והדברים האלה ייוודעו לציבור באמצעי המדיה השונים, כולל גם ברשתות החברתיות. יש לציין, שיש לנו גם את יחידת התביעה הפלילית שלנו בתוך האיגוד.

תובע ספציפי, מיוחד,

שהיועץ המשפטי אישר לנו למנות כתובע פלילי עבור האיגוד. אנחנו עוסקים בהעמדה לדין, וקבענו, כמדיניות אכיפה, שכל אותן עבירות שאנחנו רואים אותן כעבירות חמורות, בררת המחדל תהיה העמדה לדין. בשוטף, ברגיל, אנחנו נוציא קנסות. ואם מישהו רוצה לערער על זה? אם הוא מקבל קנס, זכותו לבקש להישפט, כרגיל. שאלה גם למשרד הפנים וגם לכם. ראיתי שחלק מהקנסות הם בדרגה א' 730 שקל, ובמועצות אחרות, למשל בעמק חפר, הסכום הוא 730 שקל על אותה עבירה, בטבריה, 470 שקל. לפעמים גובה הקנס הוא 300 שקל. אני יודע שכל מועצה וכל עירייה יכולה לקבוע, אבל מבחינת משרד הפנים אין אחידות ולא צריכה להיות אחידות באותם סוגי עבירות? זה גם למען הנראות, כי עבירה של רעש בחוף, במקום אחד הקנס הוא 700 שקל ובמקום אחר 400 שקל. אני מבקש להסב את תשומת ליבך,

שבצו הקנסות שלנו אנחנו מבקשים 730 שקל, את המדרג הגבוה, על אי ציות לפקח ואי ציות למציל. גם בנושא רעש והפרעה אחרת למתרחצים. יש רעש בחוף? אני רוצה לספר לך, אדוני, שאנחנו מסתכלים על נושא הרעש. האירוע הדרמטי הוא פסח 2017, בו טבעו למוות שלושה נערים בחוף כורסי בכינרת. הייתה חבורה של נערים בני 18-17, שבאו מבית ספר או מתנועת נוער. הם השמיעו מוסיקה רועשת באמצעות רמקולים ומכשירי הגברה. כתוצאה מכך הם לא שמעו את אזהרות המצילים, שהזהירו מפני שרקייה. השרקייה בכינרת היא משהו מאוד מסוכן. לכן אני שואל למה אין קנס? יש, 730 שקל. 17(א) מי שמקבל הודעת אזהרה ממציל או מפקח יציית לה. זה באופן כללי. לא יקים אדם רעש, ולא יעשה כל מעשה העלול לגרום לרעש על שפת הים. זה בטבריה, למשל. פה זה מנוסח באופן כללי, שאדם יישמע להוראות המציל. אבל גם ברשויות אחרות, מצפים שפקח יבוא, וקודם כול יבקש מהם. בהחלט, בהחלט. חוץ מזה, יש לנו סעיף שמדבר על חופים שקטים. אני לא יודע איזו תקנה זאת בטבריה, אבל אנחנו החלפנו תקנה דומה לזו של טבריה, בסמכות של מועצת האיגוד להכריז על חופים שקטים, במובן זה שלא ישמיעו באמצעות מערכות הגברה. בחוק העזר של הסדרת הטיפול בחופי הכינרת, תוקן לאחרונה סעיף, שמקנה למועצה סמכות להכריז על חופים שקטים. אותו סעיף בחוק העזר להסדרת הרחצה, מגובה כאן בסעיף 17(א). מה זה סעיף 18, לא ייכנס אדם בתחום חוף ים למקום או במועד שקבע האיגוד לרחצה, לשאינם בני מינו. יש לכם חופים נפרדים?

יש לנו שני חופים נפרדים, אחד בצמוד לחוף כינר, שזה במזרח הכינרת, ואחד בין חוף צימברי לחוף שקמים, בסמוך לסוף תחום השיפוט של עיריית טבריה. בשני החופים הנפרדים הללו, בתקופה שהם מוכרזים כנפרדים, הסעיף הזה יגבה אכיפה של הרחצה הנפרדת. זה כמו שיש בתל אביב, למשל. יש עוד שאלות או הערות? משרד הפנים? אני ממשרד המשפטים. אני רוצה להשיב לגבי המקום שלנו בהערות לצווים. יש הערות משפטיות, שאנחנו מעירים כשהעבירה לא מתאימה להיות עבירת קנס, או כשהעבירה באופן כללי יש איתה איזושהי בעייתיות. בחלק מההערות אתם רואים סייג בצד, בגלל שהעבירה רחבה מדי, ולכן אנחנו מבקשים שזה יחול רק בנסיבות ספציפיות.

בנושא הקנסות עצמם, כמו שאמר אדוני, יש לרשויות מקומיות אפשרות לסטות מאיזשהו כלל גורף. למשל, עבירות חניה. בצו התעבורה עבירות קנס, זה אחיד בכל הארץ, והמחוקק החליט על זה. יש דברים שיש בהם חוק אחיד, וסמכויות לפקחים, ואז זה אחיד בכל הארץ. בנושא הזה, אנחנו אומנם משתדלים לבדוק שתהיה איזושהי אחידות בין רשויות, אבל ראשית, זה לא מתמטיקה, וגם היום יש פערים.

זה פחות משפטי מובהק במובן של נכון ולא נכון.

אם אנחנו רואים שקנס גבוה יותר לפעמים נמוך יותר, אבל לרוב השאלה שלנו באה כשהקנס גבוה יותר. אם הרשות רוצה להטיל קנס יותר נמוך, זה בסדר, אנחנו שואלים למה, מה הסיבה. אם יש תשובה משכנעת מצד הרשות, או רצון ספציפי לאכוף את העבירה הזאת, מבחינתנו זה במנדט שלהם. אני מבקש ממשרד המשפטים וגם ממשרד הפנים, לנסות לשמור כמה שיותר על אחידות גם בגובה הקנס.

במיוחד על אותן עבירות. בטבריה, למשל, על עבירה של רעש מקבלים 700 שקל, ובכינרת, על אותה עבירה מקבלים 300 שקל, האזרח אומר: זאת אותה עבירה, למה פה 700 ופה פחות? נכון. יש דוגמאות להרבה מאוד דברים, שחלק שאלנו מראש, ובעקבות זה הורד הקנס. הרשויות מסתכלות גם על האוכלוסייה אצלן, ועל היכולות. יש רשויות שאומרות מלכתחילה, שהן רוצות קנס נמוך יותר, אבל אז רשויות אחרות לא חייבות להתיישר לפי זה. גם כאן הועלו שאלות, בשלב הראשון אצלנו, ובשלב השני מהייעוץ המשפטי. בחלק הורד הקנס, אבל בחלק אחר הרשות אמרה: אצלנו זאת בעיה, ואנחנו רוצים להילחם בזה. זה נמצא במדרג, ומכיוון שהמחוקק לא החליט שזה חייב להיות אחיד, אנחנו מאפשרים את זה.

הוועדה יכולה להעלות שאלות ולהביע את דעתה בנושא הזה. הנושא נתון לאישור או לאי אישור של הוועדה, וזה ברור. מבחינתנו, האישור ניתן כשיש תשובה שהיא משכנעת. אני מבקש להבהיר, שבנושא רעש ביקשנו ב-2017 את הסכום הגבוה, 730. כן,

אני מעמיד להצבעה את הצעת צו הסדרת הטיפול בחופי הכינרת (עבירות קנס), התשפ"א-2021, איגוד ערים כינרת. מי בעד, מי נגד. הצבעה הצעת צו הסדרת הטיפול בחופי הכינרת (עבירות קנס), התשפ"א-2021, איגוד ערים כינרת, אושרה. הצו אושר פה אחד.

תודה, אדוני. 3. הצעת צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון),

עמק חפר אנחנו עוברים להצעת צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון), התשפ"א-2021, עמק חפר.

בוקר טוב, אני מנהל אגף התפעול במועצה. לצידי נמצא ארנון, מנהל מחלקת הפיקוח. מר איתן דוד הוא היועץ המשפטי של המועצה. בבקשה, תציגו בקצרה. קראנו את הצו, מה יש לכם להגיד? עורך הדין חיים שטרן האריך בנושא הזה, לכן אין טעם שאני אאריך מחדש. בשנת 2020 התקינה המועצה האזורית עמק חפר את חוק העזר להסדרת רחצה בים, והורדת כלי שיט. התיקון בצו הזה נועד לאפשר כלי אכיפה רלוונטיים, ולכן אנחנו צריכים לאשר אותו. עומר, בבקשה. אין לי מה להוסיף בשלב זה על דבריו של היועץ המשפטי. זה חוק שחשוב לנו להשלטת הסדר בחוף הרחצה שלנו, שהוא מקור משיכה להמוני בית ישראל במהלך עונת הרחצה. אנחנו זקוקים לחוקים האלה כדי ליצור שם סדר. איזה חוף זה, למען האזרחים שצופים? בתחום השיפוט של המועצה נמצא את רצועת החוף החל מקו הגבול בינינו לבין עיריית נתניה, למי שמכיר, חוף הבלו-ביי, ועד הצפון, קו הגבול בין תחום השיפוט של עמק חפר לחדרה, קצת אחרי חוף מכמורת.

ליועצת המשפטית יש כמה הערות, תענו לה, בבקשה. הם מכירים אותן, והגענו להסכמות. יש ארבעה חוקי עזר של המועצה, שבוטלו, ולכן הצעתי למחוק אותם. האם עשיתם בדיקה ובאמת אפשר למחוק?

העברנו התייחסות מסודרת לכל השאלות, ואפשר למחוק. עשיתם בדיקה שבאמת אין שם משהו שאתם עדיין צריכים בשביל האכיפה?

אני אגיד איזה חוקים נוריד מהתוספת שלהם: חוק עזר מודעות ושלטים, חוק עזר פיקוח על כלבים, חוק עזר ניקוי מגרשים וחצרות, וחוק עזר לדוגמה, תברואה וסילוק מפגעים. כל אלה בוטלו על ידי המועצה, ולכן צריך להוריד אותם מהתוספת שלהם בצו המועצות. דבר שני, בסעיף 13, בעמוד 2, בדרך כלל אנחנו מבקשים שיוצג שלט בעניין הזה. סעיף 13 קובע שלא יביא אדם לתחום חוף הים, לא יחזיק אדם וכולי, בין היתר גם בקבוקי זכוכית ובעצם צנצנות זכוכית. בדרך כלל מבקשים להציב שלט בעניין הזה, והם הסכימו לכך. לגבי זכוכית בלבד, או לגבי כל הסעיף? הסעיף אוסר גם על מכירה. לנו בדרך כלל אכפת מהאדם הפרטי, שמביא בקבוקים. אתם יכולים לכתוב את השלט בצורה די רחבה.

שואל האם זה רק על ההבאה או גם על המכירה. הסייג לא יהיה על כל הסעיף, אחרת לא נצא מזה. אני גם מזכיר שבצו הסדרת רחצה, יש הוראה מפורשת שאוסרת על הכנסת בקבוקי זכוכית. זה מעוגן בחוק. הסעיף אומר שאדם לא יחזיק, לא ימכור, לא ירשה למכור או ישתמש בבקבוקי זכוכית. אם כותבים החזקה, כל היתר ברור. לא להחזיק, לא להשתמש, לא להשאיל.

אנחנו לא רוצים שם בקבוקי זכוכית. אני מזכיר שזה גם אסור על פי חוק, וזאת לא המצאה שלנו. יש דברים שהם טריוויאליים וברורים, יש דברים שהם פחות.

בנושא של החזקת כלי זכוכית,

ראיתי את זה בחוף בתל אביב, וזה באמת לפי ההנחיות שלנו. מבחינתנו,

צריך להיות שלט האוסר על הכנסת כלי זכוכית.

בעמוד 3, סעיף 11(א), יש טעות. הם התכוונו לדרגת קנס ב', שזה 475 שקלים. בסעיף 16 כתוב קנס ב', אבל הסכום הוא 730. הכוונה הוא ל-475. גם פה צריך לתקן ל-475. הסכומים לא מתפרסמים, אבל זה לנוחות חברי הוועדה זה צריך להיות מדויק. אני רוצה לשאול אתכם על עניין הרעש. אתם מתייחסים רק לשעות, בין השעה 20:00 ל-06:00 בבוקר, כאשר בהרבה צווים אחרים יש איסור האומר שלא יקים אדם רעש, בלי קשר לשעות. האם מותר להרעיש לפני שעה 20:00?

גובה הקנס, אצלכם הוא בדרגה א', ובמקומות אחרים ראיתי שהוא בדרגה ב' 475. אני אסביר.

כמובן הקדשנו לזה מחשבה, ואני רוצה להפנות את תשומת ליבכם לכך, שיש שני סעיפים בהקשר הזה. סעיף 11(ג) מדבר על שימוש במערכת הגברה, וסעיף 11(א) נמצא במדרג נמוך יותר מבחינת החומרה, ומדבר על הקמת רעש בלתי סביר. אלה שתי רמות חומרה שונות, שמתייחסות גם לבעיות אחרות. מדובר על חופים שנמצאים ליד אזורי מגורים, לכן היה לנו מאוד חשוב להקפיד על כך שלא יהיה רעש ממערכות הגברה, או בכלל בלילה. לכן קבענו את המדרג הזה. סעיף 9(ז), רשום שלא יביא אדם כלב, ואתם מסייגים: למעט כלב, המשמש להולכת עיוור, ובתנאי שהוא קשור. במקומות אחרים ראיתי שאין את ההחרגה המדברת על כלב המשמש להולכת עיוור. חשוב שאתם מכניסים את זה כאן. הסכום 730 שקל לא גבוה? לדעתנו הוא סביר בנסיבות העניין. כלבים באזורים של חופי רחצה מוכרזים, הם בעייתיים. זה דבר שיוצר חוסר נעימות לאנשים אחרים שנמצאים במקום. זה יוצר הרבה מאוד מפגעים ובעיות, ולכן חשבנו שזאת חומרה סבירה בנסיבות העניין. עומר, מבחינת הפיקוח, כמה פקחים יש לכם? יש לכם כוח אדם ליישם ולאכוף?

נכון להיום, יש לנו ארבעה פקחים, ואנחנו נמצאים בתהליך גיוס כדי להגביר ולהוסיף על כוח האדם בפיקוח. עם פתיחת עונת הרחצה הקרובה, כבר נהיה עם כשבעה פקחים. יש לכם תקנים לגיוס עובדים חדשים? יש תקציב? כן, כן. לפני היישום, מה קורה מבחינת הסברה והדרכה גם לתושבים וגם למבקרים בחוף? גם שילוט וכל הדברים האלה צריכים להיות.

החופים שלנו כבר מרושתים בשילוט לאורך כל רצועת החוף, ואנחנו מבהירים שם את המותר והאסור בחופי הרחצה. בנוסף לכך, אנחנו מפרסמים באתר המועצה ובמדיות השונות שעומדות לרשותנו, את כל המידע הנחוץ למשתמשי החוף. באיזה שפות השילוט? בכל השפות הרלוונטיות, כפי שאנחנו מחויבים בחוק. יש גם בשפה הערבית? הרבה באים לחופים האלה. בהחלט כן. יש הערות למשרד המשפטים או למשרד הפנים?

זה נעשה לאחר הערותינו, והן משולבות.

נצביע על הצעת צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון), התשפ"א-2021, עמק חפר. מי בעד, מי נגד. הצבעה הצעת צו המועצות המקומיות (עבירות קנס)

התשפ"א-2021, עמק חפר אושרה. הצו אושר פה אחד.

צאו לדרך.

4. הצעת צו המועצות המקומיות (עבירת קנס) (תיקון מס) התשפ"א-2021 - ג'לג'וליה אנחנו עוברים להצעת צו המועצות

מי איתנו? בוקר טוב. סבח אל ח'יר. אתה יכול להגיד סבאח אל ח'יר גם בערבית.

אני חייב להגיד שהיה צריך להיות איתנו ראש המועצה, דרוויש ראבי, החבר שלנו, אבל הבוקר קיבלנו הודעה טרגית, שחבר מועצה, שהוא גם חבר אישי וידיד שלי הלך לעולמו לאחר מחלה ממארת. עיזאת יונס אבו איברהים. (אומר דברים בערבית) בבקשה, עלא, תציג את זה. רצינו לבשר משהו טוב לג'לג'וליה, אבל אלה החיים. אנחנו נאשר את הצו, כמובן אחרי שנשמע את ההערות. אם יש דברים שצריך לתקן, נתקן, ונצא לדרך.

קודם כול, בוקר טוב, סבאח אל חיר אבו אוסאמה, ראש המועצה דרוויש ראבי התכונן להיות בדיון משבוע שעבר, אבל כמו שאמרת, נבצר ממנו להשתתף בדיון. הוא מצפה בכיליון עיניים לאישור הצו, כי זה מאוד חשוב למועצה. למועצה המקומית ג'לג'וליה חוק עזר איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת ניקיון מאז 2018. למועצה יש מחלקת פיקוח עירוני, והיא פועלת לאורך השנתיים האחרונות בנושא של הסדרת הנושא. בלי צו ובלי אכיפה, זה לא יכול להתבצע בצורה שלמה. הצו שמונח לפניכם עבר את אישור משרד הפנים ומשרד המשפטים. היו כמה הערות, אנחנו תיקנו אותן, ומחכים שזה יאושר. נתחיל לפעול, ובחצי השנה הראשונה, מדיניות המועצה היא לא להטיל קנסות, אלא לעשות הסברה ולתת התראות. באמצע 2022 אנחנו מצפים להגיע למצב, שאנחנו יכולים להפעיל את הצו ולתת קנסות. זאת פעם ראשונה שיש את הצו הזה בג'לג'וליה, נכון?

בג'לג'וליה זאת פעם ראשונה, ואנחנו עובדים במקביל בנושא של תובע עירוני וכל האופרציה שכרוכה בזה. רציתי לשאול על האופרציה הזאת, גם מבחינת פיקוח,

האם יש תקנים ותקציב לתובע ולדברים כאלה?

יש יחידת פיקוח, אבל אתה צריך לעשות איגום משאבים בכל הדברים האלה. אנחנו עובדים במקביל, לא בטור. אנחנו מאשרים את הצו, ויש יחידת פיקוח שפועלת. אם היא צריכה עוד גיבוי, המועצה מתכוונת במחצית 2022, לקלוט. ברגע שתאשרו את הצו, אנחנו מתחילים לפעול גם מבחינת מחשוב קנסות, מסופונים ושילוט ביישוב. תוכנית המוצא של 2022 היא לעשות הסברה, שילוט ולהכין את המערכת כדי ללחוץ על כפתור באמצע 2022, ולהפעיל את כל המערך של האכיפה. יש הרבה סעיפים שמתייחסים לגן ציבורי, כמו סעיף 36: לא יעקור, לא יגדע, לא ישחית בגן. לא יכניס אדם בעל חיים לתוך גן. יש גנים ציבוריים מוכרזים? מה המצב שם מבחינת הגנים הציבוריים? זה לא דומה לכפר סבא השכנה, אבל יש שם גנים וצריך לשמור עליהם. בטוח צריך לשמור עליהם. אני מכיר את ג'לג'וליה, והייתי הרבה פעמים בג'לג'וליה. לא ראיתי שיש גן או פארק כמו בכפר סבא או בערים אחרות,

הלוואי עלינו. השאלה אם יש גנים מוגדרים עם גידור ושילוט, וידוע שמדובר בגן? חלק גדול מהסעיפים מתייחסים לגנים ציבוריים. יש גנים. לא ברמה ובאיכות של כפר סבא, אבל כשאנחנו מאשרים את הצו, אנחנו מאשרים את כל הסעיפים שיכולים להוות עבירה. ג'לג'וליה נמצאת בתוכנית שנקראת המראה, מטעם משרד הפנים. היא אמורה לקבל תקציבים, ויש לה כל מיני תוכניות שנמצאות עכשיו בתכנון, וייצאו לפועל ב-2022. אם מחר, בעוד חצי שנה או בעוד שנה, מקימים גן ועושים אותו בצורה נאותה ומקובלת, יכולים להחיל עליו את הסעיפים שאומרים לשמור ולא להשחית. גם אם הסעיפים לא רלוונטיים היום ספציפית, בעוד חצי שנה או בעוד שנה הם יהיו רלוונטיים. סעיף 45(א). הסעיף הזה מופיע פעמיים. הוא מופיע כדרגת מס א' וכדרגת מס ב'. אני חושב שזה מוגזם בדרגת מס א'. זה ירד ל-ד'. סעיף 45(א) נמחק? זה מופיע שוב בעמוד 13. זה ירד לדרגה ד' 245 שקלים. אוקיי, קלעתי לדעת גדולים. בסעיף 58(ב) לא יעביר אדם עדר כבשים או עזים ברשות הרבים, 730 שקל. ראיתי שבבית דגן זה בדרגה ב' 475 שקלים. אני חושב שמספיק להוריד את זה לדרגה ב'. מי שמקבל בפעם הראשונה 475 שקלים, הוא יחשוב כמה פעמים אם באמת לחזור ולבצע את זה. אני חושב שכדאי להוריד את זה לדרגה ב'. אין בעיה.

מצד שני, לא ישליך אדם פסולת מרכב לרשות הרבים. זה מה שאמרתי, שבחלק מהמועצות זה קנס בגובה 730 שקל, כמו בית דגן, ופה 320 שקל. נראה לי ש-320 זה סביר. היועצת המשפטית, בבקשה. היה תיקון בסעיף 16, בעמוד השלישי. הסייג לא רלוונטי, ואנחנו מסירים את הסייג.

בפעם הבאה תמספרו את העמודים. בעל נכס או מחזיק בו חייב להתקין על חשבונו בנכס או בחצרו כלי אצירה לפי הוראות ראש המועצה זה אמור להיות רלוונטי לכל כלי אצירה. להשאיר את הסעיף, להוריד את הסייג. הסייג נכנס כנראה בטעות, ולא צריך להיות שם. יהיה כתוב 16(א), (ב) ו-(ה). נכון. אלה ההערות שלי. משרד המשפטים? זה על דעתנו.

וגם על דעת המועצה. בסעיף 18(ה): לא ישליך אדם לתוך כלי אצירה מכל

בעלת נפח גדול, שניתן להקטין נפחה על ידי פירוק,

245 שקלים. ראיתי בבית דגן שהקנס הוא 85 שקלים. איזו דרגה זאת של 85 שקלים? זאת הדרגה הכי נמוכה, דרגה ז'. איך זה בבית דגן 85 שקלים, ובג'לג'וליה 245 שקלים? עורך הדין סעדי, זה מתוך שיקולי המדיניות של המועצה והיקף התופעה ביישוב. אני יכול לתת דוגמה קטנה. בעיריית חיפה,

מי שיוצא עם הכלב שלו והכלב עושה את הצרכים, הוא משלם קנס של 730 שקל. במקום אחר יכול להיות שזה פחות. הנושא של כלי אצירה, קרטונים ונפחים ביישובים הערביים, הוא נושא כאוב וקריטי. מסביב לכל כלי אצירה אתה רואה ערימות של קרטונים. זה מה שרציתי לשמוע. אני מכיר את התופעה הזאת, ולכן אני בעד, כמובן. זאת שאלה גם למען הפרוטוקול והוועדה. משרד הפנים רוצה להגיב? אני מעלה את ההצעה להצבעה, הצעת צו המועצות המקומיות (עבירת קנס) (תיקון מס) התשפ"א-2021 - ג'לג'וליה. מי בעד, מי נגד. הצבעה הצעת צו המועצות המקומיות (עבירת קנס) (תיקון מס) התשפ"א-2021, ג'לג'וליה,

עלא, עשיתם באמת עבודה טובה. עורך הדין סעדי, יושב-ראש הוועדה, אם תוכל לעזור לנו לקדם את הצו של ג'דיידה-מכר, אם זה נמצא על השולחן של הוועדה. זה עוד לא הגיע. אמרתי לך, ואני גם בקשר עם ראש המועצה, סוהיל מלחם. זה צריך להיות במשרד הפנים, אז אולי נציגי המשרד שנמצאים פה יגידו לנו. יש צו מועצות שאנחנו עובדים עליו שנים, מבחינת ג'דיידה-מכר. תבדקו איפה זה נמצא אצלכם במשרד. תבדקו וברגע שזה יגיע לוועדה, אנחנו נדון בזה. תודה רבה. אנחנו עוברים להצעת צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון),

שלום לכולם, אני אענה על

שאלתי היא מה היה קודם מבחינת עיריית טבריה. זאת תוספת על צו קיים? זאת תוספת על צו קיים. בעיריית טבריה יש צו ותיק מאוד, שמשקף את מערכת חקיקת העזר שהייתה קיימת עד כה. מכיוון שהעירייה התקינה חוק עזר חדש, וחוק העזר החדש כולל בתוכו סוגי הסדרים והוראות, שהעירייה מבקש לאכוף גם,

באמצעות הטלת קנסות, בררות קנס, בברות משפט,

אחרת היא לא תוכל לפעול לאכיפת אותן הוראות באמצעות קנסות. וזאת מטרת הצו. הצו הזה בא להחליף צו קודם?

הוא בא לתקן, הוא בא להוסיף. יש סעיפים כגון: לא יקים אדם רעש על שפת הים, לא יימצא אדם על שפת הים ללא לבוש או ללא בגד רחצה וכולי. העבירות האלה לא היו קודם?

אחרת לא היינו מתקנים אותן. הן היו, לא כעבירות קנס. יש כאן גם עבירות, שלא קשורות ספציפית לשפת הים והן עבירות כלליות. עכשיו הם מבקשים דווקא את העבירות הספציפיות. אדוני יושב-ראש הוועדה, אני רוצה להסביר. הצו של עיריית טבריה הוא צו ישן. בסקירה שעשינו, על פי בקשת העירייה בעקבות הרצון שלה לשפר את מערכת האכיפה, התגלה שיש אי אלו חוקי עזר חלקם חוקי עזר קיימים, שפשוט לא נכנסו לצו ולכן אי-אפשר לאכוף אותם. מכיוון שהעירייה ראתה צורך בחוק העזר חוף הים, למשל, להגביר את האכיפה, אתם חיים בתוך עמכם, ואתם יודעים מה קורה בכינרת. יש בעיות, והרבה ביקורת ציבורית גם על העירייה היא רוצה לשכלל את כלי האכיפה שלה. על זה נאמר, מוטב מאוחר. זה נכון תמיד, ולכן לפני דקות ספורות אישרנו צו לאיגוד ערים כינרת. גם הם רוצים לשמור על חופי הכינרת, וזה התפקיד של כולנו. יש לנו כמה שאלות להבהרה: מה המצב מבחינת כוח האדם לפיקוח? אני לא יודע להגיד לך. העירייה, כידוע לכם, נמצאת תחת משטר של ועדה ממונה וראש רשות ממונה. כמו ברוב העיריות, גם בעיריית טבריה יש חוסר. אני לא יודע להגיד לך במדויק, יש חוסר שנובע גם ממגבלות תקציביות ובעיקר, אולי מקושי לא קטן לגייס פקחים, לאור השכר הלא אטרקטיבי. זאת בעיה פרמננטית בחלק גדול מהרשויות המקומיות, אבל העירייה מאוד משתפרת בנושא. המהלך שאנחנו עושים, לעדכן את חוקי העזר ואת צווי עבירות הקנס נובע מהמאמץ של העירייה להגביר את האכיפה במהלך השנה-שנתיים האחרונות. סעיף 2 אומר: בעל בניין יחזיק את הבניין במצב המבטיח את שלום המחזיקים, ובאופן שהבניין בשלמותו, על כל חלקיו, אינו במצב מסוכן. לצערנו, ראינו מקרים שבניין קרס ונפל. האם הסעיף הזה מתאים לסוג כזה של עבירות, ולא צריך להיות מטופל בוועדה מקומית או בוועדה מחוזית? אם יש בניין מסוכן, הקנס הוא לא 730 שקל, עם כל הכבוד. אתה לא צריך ממני ציונים, אבל זאת שאלה מצוינת. יש השקה מסוימת בין סמכויות של מוסדות תכנון, על פי חוק התכנון והבנייה, לבין סמכויות של רשות מקומית, בכובעה המוניציפלי. זה בא לידי ביטוי,

בחוק העזר הריסת מבנים מסוכנים, בחוקי עזר איכות סביבה וגם בחוקי עזר לשילוט. בהם יש היבטים שניתן לתת להם מענה גם מהצד התכנון, גם מצד רישוי בנייה. ועדיין, הגישה המשפטית היא שגם רשות מקומית אוחזת בסמכויות האלה וגם ועדה מקומית.

בכל מה שנוגע להריסת מבנה או מבנים מסוכנים, יש סמכויות גם בחוק התכנון והבנייה וגם בחוקי עזר מוניציפליים. מכיוון שמדובר בנושאים כל כך מהותיים, המטרה היא שהסמכויות יהיו משני הצדדים. זאת המדיניות המשפטית במדינת ישראל מזה שנים רבות, ואנחנו לא משנים ממנה. בסעיף 8 נאמר: לא יעמיד אדם בשפת היום כיסא מרגוע סביב סככה,

אלא לפי היתר. זה נראה לי סעיף כללי מדי. יש אוהלים קטנים שאנשים שמים. שים לב לסייג, שעבירת הקנס היא רק לצרכי ממכר. זה נכנס לתוך הסעיף. אין לנו סמכות לתקן את חוק העזר עצמו, אבל כאשר הוועדה מאשרת את הפיכת העבירה לעבירת קנס, היא יכולה לקבוע את עבירת הקנס בסייגים. כן, זה מה שאני מבקש. הסייגים בצדדים הושמו כדי להבהיר, שרק בנסיבות של אותו סייג, זה יהפוך לעבירת קנס. אנחנו כוועדה מכניסים את הסייג הזה, שאומר שזה רק לצרכי ממכר והשכרה. זה כבר הוכנס בהצעה שלנו, על דעת הרשות.

בסעיף 9(ב): לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים, וכן לא יביא כלב, אלא כשהוא קשור בשרשרת. במועצות אחרות ראיתי שכתבו: למעט כלב המשמש להובלת עיוור. אני מבקש להוסיף את זה. אנחנו לא מתנגדים. יכול להיות שזה לא כתוב פה, כי זה כבר כתוב בחוק. נוודא את זה, ואם זה לא כתוב בחוק, נוסיף. היועצת המשפטית, יש לך שאלות? כן. רציתי לשאול לגבי סעיף,

האם אתם צריכים קנס גבוה בדרגת קנס א', על אי זריקת פסולת. שאלתם אותי אתמול סדרה של שאלות, ועניתי על זה. הסברתי למה אנחנו רוצים קנס גבוה. אדוני, העברנו אליך מראש את השאלות. זאת הייתה שיחה מקדימה, ועכשיו אנחנו פה, בוועדה. עכשיו הכול לפרוטוקול, ואתה צריך לענות לפרוטוקול.

להגיד שזאת מכת מדינה בחוף הכינרת, ולכן אתם רוצים קנס. רבותיי, בתוך עמנו אנחנו חיים. הים התיכון וים הכינרת הם לא אותו הדבר. כמויות האנשים שפוקדים את אגם הכינרת במהלך מרבית ימות השנה, מבחינת מספר האנשים למטר מרובע, וכמות הפסולת שמייצרים בגלל שעושים שם פיקניקים ומתנחלים שם למשך שבוע בחלקים נרחבים בחוף, לא דומה לים התיכון. בים התיכון, אנשים באים לשעתיים והולכים. כמות הפסולת עצומה, ולכן אנחנו רוצים דרגה יותר מרתיעה. זה משכנע אתכם?

אם לא, תורידו את זה. רבותיי, אנחנו נשארים שם להתמודד עם זה.

אפשר להחליט שאם זאת עבירה חוזרת, הסכום יהיה 730 שקל, ועל עבירה ראשונה הקנס יהיה 475 שקלים. גם זה קנס גבוה. בנוגע לעבירה חוזרת, הוראות הדין קובעות הסדר אוטומטי, תוספת של 25% - ואין לנו גמישות. יש דרגת קנס שהיא בשיקול דעתכם, וכל השאר הולך אוטומטי.

הרעיון הזה מעניין, אבל אתה צריך להוביל אותו ברמה של חקיקת כנסת. כאן בוועדה, אנחנו יכולים להסכים רק על דרגת הקנס ועל גובהה. לכן, אם ההסבר שלי משכנע אתכם, תשאירו אותו, ואם לא, תורידו את זה. לשיקולכם, אנחנו נחיה עם מה שתאשרו. אנחנו אישרנו את זה. מבחינתנו, קיבלנו את ההסבר. אני רק רוצה להדגיש בפני עורך הדין שפיר, שהשיחה המקדימה הייתה הכנה, כדי שלא נופתע כולנו בוועדה,

הוא הבין את זה. מבחינתנו, נחה דעתנו, וכמובן, הוועדה לא מחויבת לעמדתנו. בסעיף 19 יש איסור על רוכל בשפת הים. יש לכם סעיפים כלליים על רוכלות בכלל בטבריה, עם קנסות נמוכים יותר. האם באמת יש לכם תופעה של רוכלים בשפת הים, שבגללה אתם צריכים עבירה ספציפית? אני יכול לענות לך, יש המון. חסכת לי את התשובה, שגם אתמול נתתי. אני בן האזור. רמת הרוכלות שם עצומה. בסעיף 18 כתוב: לא יבוא לשפת הים כשהוא חולה במחלה. נראה לי שזה צריך להיות בדרגה א', לאור כל מה שקורה. או שזה לא המקום. אני יודעת שזה סעיף סטנדרטי. מה זה מחלה מדבקת? אם יש לו שפעת, נראה לי שזה לא המקום.

שהוא הרבה מלפני הקורונה. האם שמעתם פעם שפקח אוכף את זה? הוא רופא? הוא יאבחן אותו? עורך הדין עופר, הוועדה מציעה למחוק את זה. אני כופף ראשי מפני הצעתך בעניין הזה.

אנחנו נדאג לעשות חוקי קורונה. לקורונה יש מספיק חוקים. לא חסר. אני מעלה להצבעה את הצעת צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), התשפ"א-2021, עיריית טבריה. מי בעד, מי נגד.

הצו אושר פה אחד. תודה רבה לכם, ומברוק לטבריה. הייתה לי הערה טכנית, שחוק העזר הזה הוא מ-2020 ולא מ-2021. התיקון מאושר. 6. הצעת צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון), התשפ"א-2021, בית דגן אנחנו עוברים לנושא האחרון היום: הצעת צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון), התשפ"א-2021, בית דגן. עופר, אתם עונים לנו גם על זה?

אני אציין שבבית דגן בוטלו כמה חוקי עזר, וצריך למחוק אותם. עורך הדין שפיר, נשמח אם תאשר בקולך שמקובל עליכם. כן, מקובל. אנחנו מוחקים גם את חוק עזר לסלילת רחובות, תיעול, שילוט. בתשובה שאני קיבלתי אתמול מעופר, הוא אישר למחוק ארבעה פרטים: הרעש, הצעצועים, הניקיון ואיסור עישון,

אני אסביר גם למה. לא צריך.

רק את אלה, לא סלילת רחובות. נציג משרד המשפטים, תכתיב לפרוטוקול כדי שיהיה ברור איזה חוקים מבטלים. חוק עזר בדבר מניעת רעש, צעצועים מסוכנים, שמירת הניקיון ואיסור העישון, מפגעי תברואה. זה מה שכבר כתבתם. האם היו מאז עוד חוקים שבוטלו?

מדבר רק על ארבעת החוקים האלה, ואני רוצה להסביר, אדוני יושב-ראש הוועדה. החוקים האלה בוטלו במסגרת חוק העזר, שהוא מושא התיקון לצו. כלומר, החוק לאיכות הסביבה, מבטל במסגרתו ארבעה חוקי עזר, ולכן ברור שלא צריך להשאיר אותם בצו. אני מצטער שלא הכנסנו את זה במסגרת התיקון.

כל שאר החוקים, בין אם הם בוטלו ובין אם הם לא בוטלו, לא רלוונטיים למחיקה. גם אם חוק בוטל, וחוק עזר אחר נכנס בנעליו, אבל עדיין לא קיבל ביטוי בצו, יש סמכות על פי סעיף 25 לחוק הפרשנות, להמשיך ולגבות קנסות מכוחו של החוק שבוטל, בהתייחס לסעיפים מקבילים בחוק העזר החדש. לכן, אנחנו מסכימים לבטל אך ורק את אותם ארבעה חוקים, כי עכשיו אתם מאשרים קנסות על פי חוק העזר שיחליף אותם. את כל השאר עזבו. בסדר. שאלה כללית, אני רואה שבחלק גדול מהעבירות, הקנס הוא הגבוה ביותר. רוב העבירות הן בדרגת קנס א', למרות שבהרבה מועצות ועיריות אחרות, דרגת הקנס היא ב'.

בעל עסק חייב לטאטא את המדרכה, 730 שקל. לא יגרום אדם ולא ירשה לכלוך במקום ציבורי, 730 שקל. במקום ציבורי לא ימכור אדם גרעינים ובוטנים, 730 שקל, למשל במגרשי כדורגל. יש לי שאלה גם למשרד המשפטים ולמשרד הפנים, כי אני רואה שרבות מהעבירות בבית דגן, הן בדרגה א' או בדרגה ב'. עם כל הכבוד לבית דגן, היא לא שונה מיישובים אחרים, שם על אותן עבירות הקנס נמוך בהרבה. אני אענה לך תשובה כללית. קשה לי להתעמת עכשיו עם הטענה ההשוואתית שלך, בנוגע למה שמקובל ברשויות אחרות לגבי כל עבירה ועבירה. אני מודה שאני לא זוכר בדיוק. אני יכול לומר לך שלגבי בית דגן, הייתה בעיה פרמננטית, מתמשכת, של אכיפה. היה שם ברדק שלם, לא אכפו, היו בעיות עם חוקי עזר, היו בעיות עם פקחים. לא הייתי אומר אנרכיה, אבל רמת האכיפה הייתה מהנמוכות ביותר שאני מכיר, ואני עובד עם הרבה רשויות מקומיות.

הפקידות והשלטון המקומי החדש במהלך חמש השנים האחרונות, החליט שהוא שם את העניין הזה בעדיפות עליונה. כדי להרתיע, הוא ביקש להטיל קנסות בהיקף נרחב, וכנראה הם בחרו את הצד הגבוה. אחרי כל זה, אם אדוני יושב-ראש הוועדה, אתם חושבים שבעבירות כאלה ואחרות צריך להוריד את רמת הקנס, אני כבר אומר שאני משאיר את זה לשיקול דעתכם. אני מקבל את ההסבר, אבל הוא מחזק את הגישה שלי שאם באמת הייתה אנרכיה, לא אכפו ולא היו פקחים, לא צריך ללכת מקצה לקצה. קודם הייתה אנרכיה ועכשיו מתחילים לאכוף בדרגה החמורה ביותר 730 שקל, אבל צריך דרגת ביניים. אני אמרתי ואני אומר שוב, שאני אקבל כל החלטה של הוועדה, ואם לגבי עבירה מסוימת צריך להפחית, תפחיתו. אני מציע שבסעיף 8(א): לא ישליך אדם פסולת מרכב לרשות הרבים להפחית מ-א' ל-ב'. בסעיף 47 (א): בעל עסק חייב לטאטא את המדרכה, להפחית מ-א' ל-ב'. עורך הדין עופר, זה מקובל עליכם? כן, מקובל עלינו. זה מקובל על משרד המשפטים?

משרד הפנים? כן.

אני מעלה להצבעה את הצעת צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון), התשפ"א-2021, בית דגן.

מי נגד. הצבעה הצעת צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון), התשפ"א-2021, בית דגן,

תודה רבה לך, ומברוק גם לבית דגן. תודה רבה לכם על היעילות